צוהריים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. נמצאים איתנו מהמשרד לביטחון פנים עורכת הדין לירן קליין, טל שממשיכה איתנו ברצף, מר שמואל יקותיאל, מירב אורון ראש ענף כליאה. מיודענו מן הסנגוריה הציבורית עורך הדין ישי שרון, עורכת הדין שירי לנג מהנהלת בתי המשפט וממשרד האוצר חברתנו תמר לוי בונה. גברתי היועצת המשפטית, אנחנו נמצאים בתקנה מספר 5. אני יודע שיש מספר סוגיות שאנחנו צריכים להידרש אליהן. אני מבין שנמצאת איתנו ב-זום נעמה ממשרד המשפטים שביקשה להתייחס. היא לא ביקשה להתייחס. זה המשרד לביטחון פנים. בגלל לוחות זמנים ביקשו התייחסות לנושא הכבילה.